צהריים טובים. אנחנו ממשיכים בסדר יומה של הוועדה ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. על סדר היום הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הביאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), התשפ"ב-2022. זה מטעם הממשלה. הצעת